אחר צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום חמישי ט"ז בחשון תשפ"ב, 21 באוקטובר 2021. נתחיל בנושא הראשון שעל סדר היום.

עוד רגע אחד. נתחיל בנושא הראשון, פניית יושב ראש ועדת הכספים בדבר טענת נושא